התאריך ה-28 בפברואר 2022

התאריך העברי הוא כ"ז באדר א' התשפ"ב. אנחנו שמחים לארח את השר ניצן הורוביץ ביחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן